על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 149) (חברות גבייה), התש"ף-2020, מ/1344. הפצנו נוסח שיש כאלה ששלחו עליו הסתייגויות, אבל לפני זה ביקשנו כל מיני נוסחים על

פניתי לאוצר,

ואולי גם בצדק,

הזה. בואו נחדד את הנקודות. אילו לא היינו מחפשים פתרונות שיטיבו עם כולם היינו מצביעים על הנוסח שפרסמנו ויכלו חברי הכנסת להעביר אותו, יכלו להפיל אותו, אבל אני לא עושה את זה. אנחנו רוצים בכל

צריך להשוות את הרשות למדינה,

מה נעשה עם אלה שלא חתמו? יהיה נכון שרשויות מקומיות ישלחו דואר אלקטרוני ו-SMS לכל אותם אנשים שחייבים כסף, גם אם הם לא חתמו על אישור

אם יש ברשות כתובת מייל או טלפון שניתנו על ידי הבן אדם, הרשות תהיה מחויבת ליידע אותו על החוב. מבלי לשאול אותו? כן, מבלי לשאול אותו.

חייב. למה

הממוצע הוא 70%. אם 70% משלמים אחרי הפנייה הראשונה שנעשית בדואר רגיל,

במקום דואר רשום. הפנייה השנייה,

הערך של דואר רשום זה שדופקים לאדם בדלת והוא צריך

אני מציע שגם את ההודעה הראשונה ניתן יהיה לשלוח בטלפון למי שנתן את הטלפון. דואר רשום בלי אישור מסירה. כן, אתה מקבל הודעה על כך שיש לך דואר. איך נטפל באחוז, שניים או ב-0.2%

הכלל שאנחנו קובעים פה יופעל כלפי אלה שלא משלמים בתום לב כי הם לא יודעים וכלפי אלה שמתחמקים. לקבוע כלל גורף שלא צריך אישור מסירה יפגע בכל אותם אנשים שיש להם טענות התנגדות

זה המצב היום. זה לא המצב היום. יש חוק עדכון כתובת משנת 2005 שמחייב את הרשות המקומית לבדוק את מענו של האזרח במרשם האוכלוסין. אם המצב הקיים בנקודה הזאת הוא טוב, אז הוא

ואם הוא לא שילם סימן שבכוונה הוא עשה את זה. הרבה אנשים עוברים דירות, שוק השכירות הולך וגדל במדינת ישראל. יש הרבה מאוד סיטואציות שאנשים עוברים והם לא יודעים

למה לתת להם את הכלים לא לשלם? אנחנו לא באים להתייחס למי שדווקא לא מתחשק לו לשלם, אנחנו באים להתייחס לאנשים שצריכים לקבל הודעה על ההליך הפוגעני שהולך להיות להם והם לא מקבלים.

כמו שאמר היועץ המשפטי, זה נחשב שהוא קיבל,

אני רוצה לעזור לאלה שלא יכלו להגיע,

כשיש ממילא דואר רשום, בכל זאת התלונה הכי ידועה והכי פופולארית היא על כך שאנשים לא מקבלים

מי שזה מקצוע עבורו לא לשלם יצליח לא לשלם, אני לא מתכוונת לעזור לו בחוק. אלה שנזקקים כבר

כשאתה לוקח מהעירייה את ההכנסות אין לה אפשרות לעזור לאותו מסכן. אנחנו לא עוזרים פה לאוכלוסייה החלשה, אנחנו רק מקשים עליה יותר בהחלטה הזאת. ההצעה של חבר הכנסת מוסי רז היא בהחלט

אני חושב שמה שחל על המדינה צריך לחול גם על הרשויות המקומיות. אם אתם לא רוצים שזה יהיה בתוך הצעת החוק אנחנו יכולים להוציא הנחיה לרשויות המקומיות על כך שהנחיית היועץ המשפטי

כשמדובר בנורמות בנות פועל תחיקתי, נורמות שיש להן משמעות נורמטיבית לא

זה לא יכול להיות במסגרת הנחיות שמעמדן לא ברור בכל הנוגע לרשויות

גמישות יותר לגבי הסיטואציות השונות. יש מקום לבדוק את האופן שבו נכון להחיל את ההוראה באמצעות

אני יכולה לבדוק ולהחזיר תשובה לוועדה.

אפשר היה לקבוע הסדר שלם שבמהות מדבר על מה שמדברת ההנחיה ולהכניס לתוך

בהנחיות כתוב שפעם בשנה יישלח לחייב מכתב. איזה מכתב?

בדואר רגיל?

למי שיש לנו את הדואר האלקטרוני שלו אנחנו שולחים גם לדואר

ההנחיות נותנות מעטפת שלמה כדי לסייע לנו לפרוס לתושבים את החוב, כדי לסייע לנו להקל עליהם את יכולות התשלום. ההנחיות האלו הן מאוד מגוונות.

מה שאנחנו מבקשים זה להעלות את הרף מ-2,000 שקל ל-3,000 שקל. בסעיף 330ו הועלו שני עניינים על ידי הוועדה. האחד זה שאם עירייה החליטה לגבות במסלול אזרחי ולא במסלול גבייה

ולהגביל את שכר הטרחה בסכומים הקטנים האלה.

לנושאים של גבייה משפטית. יש חשיבות למה שנאמר פה, כי אחר כך מתקבע בתוך הדיון כאילו הבעיה היא חברות הגבייה, מה שממש לא כך. מכיוון שאף אחד לא אומר את זה ואף אחד גם לא מגיב אז נאלצתי לדבר.

מניחה שהוועדה לא רוצה שקנסות חנייה יבואו להוצאה לפועל, לכן צריך לדייק שזה יהיה חוב שהינו תשלום חובה שלא שולם במועד עם תוספות הפיגורים עליו, לא כלל החובות כפי שמוגדר כעת. הערה נכונה.

לגבי חובת הסודיות, מדובר במקרה של הפרטת סמכויות שיש עמה פגיעה הכרחית בפרטיותם של החייבים ולכן צריך להגן על סודיות המידע ונדרשת הוראת חיקוק ספציפית. לגבי רף הענישה, אפשר לקבל את ההערה שהרף הנכון במקרה הזה הוא שלוש שנות מאסר, לא חמש כפי שהוצע תחילה.

לא אמרנו את זה. אנחנו משחקים בנדמה לי? אז בוא נשחק בנדמה לי עד הסוף, לא צריך תאגיד עזר לגבייה.

שכל הדברים ייעשו בתוך חברת הגבייה כך שתאגיד העזר יעסוק רק בנושא

מה שקורה היום זה שהשירותים ניתנים בד בבד, אין כמעט הפרדה באף רשות בין חברת הגבייה לבין שירותי העזר. ההפרדה הזאת היא הפרדה מלאכותית שתייצר מצב שהרשויות יוותרו על חברות הגבייה.

לא שירותי גבייה.

של דבר יהיה פה ברווז צולע שלא יעשה את זה ולא את זה. אני רואה

הנחות זה לא חוות דעת. איזו חוות דעת אפשר לתת על הנחות? או שלבן אדם מגיעה ההנחה כי יש לו את המסמך שמעיד על כך,

אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, אדוני, ולמה שאומר גלעד. תאגיד העזר חייב להיות מנותק מחברת הגבייה.

נראה לי שאנחנו צריכים להתכנס לישיבה ארוכה מחוץ לוועדה. בוועדה חזרנו לדבר על אותם דברים עשרות פעמים. אני מרגיש שמיציתי. כדי לראות אם נבוא עם נוסח להצבעה, אם לאו, אנחנו צריכים לקבוע פגישה עם יאיר, עם תומר ועם מי שירצה מחברי הכנסת. רק בקצרה להזכיר למה כולנו כאן. הטענה של הממשלה בפני בית המשפט העליון הייתה שלא מדובר בהפרטת שיקול הדעת, ששיקול הדעת נותר אצל הרשות המקומית וחברת הגבייה עושה רק פעולות טכניות. העמדה הזאת לא התקבלה על ידי בית המשפט, בית המשפט לא ראה בפעולתן של חברות הגבייה פעולות טכניות. למרות שעמדת משרד הפנים הייתה בפני בית המשפט העליון שכל הפעולה של חברת הגבייה היא פעולה טכנית ושיקול הדעת וההחלטה הסופית נותרת בידי הרשות המקומית, בית המשפט העליון לא "קנה" את התזה הזאת, הוא אמר שהטיפול של חברות הגבייה, הגם שיכול להיות שהוא נחזה כטכני, הוא לא טכני. בגזירה שווה אנחנו מדברים על נושא ההנחות, שאי אפשר לומר שמדובר בעיסוק טכני. אם תאגידי העזר קשורים בדרך כלשהי לנושא הגבייה הם לא יכולים לטפל בהנחות. גם פה צריך לדייק. הבג"ץ דיבר רק על שיקול הדעת בנושא אכיפה, הוא לא דיבר על הנחות ועל שום פעולה שקשורה לתאגיד העזר. ההרחבה הזאת מביאה אותנו למקום רחוק מאוד מהמקום של איך שהצעת החוק הזאת הונחה על השולחן. אני רואה פגיעה חמורה מאוד לא רק בנושא של הסמכויות של הרשות המקומית, גם בנושא של חופש העיסוק שלנו, בגלל האמירות האלו שאין להן שום קשר למציאות.

לפי הבנתנו, אמר שהפעולות בהעדר חקיקה מסמיכה לא אפשריות. הוא לא מנע אותן בכלל ואמר שהן אסורות. בכל מה שמציגים פה על שיקול דעת או לא שיקול דעת, על טכני או לא טכני, מוציאים מקונטקסט את דבריו של בג"ץ. בג"ץ אמר שאי אפשר לעשות את הדברים האלה על בסיס חוזר מנכ"ל משרד הפנים. אתם הבנתם את בג"ץ כפי שהבנתם אותו. זה מה שכתוב במה שפסק בג"ץ. היועץ המשפטי והאחרים הבינו אותו כפי שהבינו אותו. זה מה שהיה בבג"ץ. הוא אמר שלא ניתן ללא חקיקה ראשית.

כי לא מדובר בעניין טכני. הוא אמר שככל שרוצים להעביר סמכות לחברה פרטית, יש לעשות כן במסגרת חקיקה ראשית, לא בחוזר מנכ"ל משרד. זה מה שאנחנו טוענים מהיום הראשון. כשאתה בא להפקיד כוח בידי חברה פרטית אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. נכון, אדוני צודק. הסיפור של חוק הגבייה והסיפור של בית המשפט העליון זה הרצון שנעזוב את כולם.

וצריך לזכור שמדובר פה באנשים שלא שילמו חוב שהם חייבים לשלם אותו,

לא יתעסקו איתו בצורה פוגענית. זה החשש של חברי הכנסת לאורך כל הכנסות שדנו בחוק הזה. החברות האלו הן לא חברות עברייניות, הן לא חברות שבאות להציק למישהו. נכון שהן חברות מסחריות, נכון שהן מתקשרות במכרזים עם העיריות ומרוויחות כסף. כבר היו דברים מעולם, היו דברים ממש לא נעימים. אדוני היושב-ראש, לא דיברתי על חברות הגבייה, דיברתי על ארגוני העזר. לא כל הרשויות המקומיות בישראל יכולות לעמוד במטלת הגבייה, זה מערך מורכב. למה אנחנו מקיימים 10 דיונים? כי אנחנו רוצים חוק שאפשר לחיות איתו מבחינה ערכית, חברתית. מאה אחוז. אז תתנו לעירייה. אתם לא מבינים שיש רשויות מקומיות שאין להן מספיק עובדים? אז למה שלא יגידו שבגלל שיש רשויות שאין בהן מספיק עובדים רוצים שחברות הגבייה יעסקו בהנחות? גם אני מתנגד לזה. אם יש חברות עזר שעוזרות להן לאסוף נתונים כדי שבסוף הגזבר יחליט אם מגיע או לא מגיע - - חוות דעת זה לא משהו טכני. זה לא נכון. לאסוף נתונים האם האדם זכאי - - מה זה "לאסוף נתונים"? לאסוף מסמכים מהתושב. אני רוצה להודות לכולם. יאיר, תומר, נצטרך לשבת יום ארוך. אני לא יודע מתי, את זה נקבע בינינו לפי לוח זמנים. חברי כנסת שמעוניינים יוכלו להצטרף. זה יהיה המפגש האחרון. או שמגיעים הנה עם נוסח מוסכם בין כולם, או שבאים עם נוסח של הוועדה וחברי הכנסת שירצו יעבירו אותו, חברי כנסת שלא ירצו יפילו אותו. דיברנו על זה יותר מידי זמן. אני מרגיש שבכל דיון אנחנו חוזרים לדבר. למה מההתחלה רציתי שנתחיל עם הנקודות ספציפית? כי ברור שנחזור לדבר על נקודות המחלוקת שאנחנו כבר זוכרים בעל פה. אנחנו נקבע ישיבה כזאת. אני רוצה להודות לכל אלה שבאו והשתתפו, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.